אני פותח את ישיבת ועדת הכספים.

אני מבקש לקבל הסבר מה קרה בתקופה הזאת של הקורונה, מה קרה שמשרד

אחר הצוהריים אלא אם מדובר בסייעת ותיקה, סייעת שמוגדרת סייעת דור א' ולאחר מכן, אם תרצה אדוני היושב ראש, יציג את זה נציג של אגף השכר במשרד האוצר שלה יש הסדר אחר, שמשרה מלאה מוכרת לה כעבודה עד השעה 2:00. מה היה עד היום? אני מסביר. משרד החינוך תקצב עד היום וממשיך לתקצב עד היום את הסייעת במשרה מלאה בבוקר עד השעה 4:00. מה היה עד היום? עד איזו שעה עבדה הסייעת הזאת? תלוי איזו סייעת. הלכה למעשה אתה לא מתקצב יותר סייעות צהרונים. אני אתייחס לכל הדברים ואני אענה על כל השאלות, אבל תנו לי להסביר. זה החלטתם שבוע אחרי ה-1 בספטמבר. השאלה היא מה היה כל השנים. האם הסייעת הזאת שעבדה עד 2:00 או עד 2:30, האם באמצע, ב-10 בספטמבר, אתם מודיעים לא? יש הבדל בין רשויות מקומיות. יש הרבה רשויות שהסייעות בלי יוצא מן הכלל עבדו עד השעה 4:00 ויש רשויות שנהגו בצורה אחרת. מה שקרה, ואני מסביר מה קרה השנה, שבמקביל לתקצוב של הבוקר שהוא עד השעה 4:00, משרד החינוך מתקצב צהרונים. ברכיב הצהרונים יש סעיף של מדריכה או מדריך ויש רכיב של סייעת. המשרד עד שנה שעברה או בעצם עד השנה תקצב את הרכיב של הסייעת בצהרונים ללא קשר לשאלה מה הפרופיל של הסייעת, האם היא סייעת ותיקה שצריכה לעבוד עד 2:00 או האם היא סייעת ותיקה שצריכה לעבוד עד 4:00. השנה, בהתאם להנחיות שקיבלנו מהחשב בעקבות דיונים שהיו עם אגף הסכמי שכר ועם אגף תקציבים, הוחלט לדייק את ההקצאה משום שהיה כאן כפל תקצוב. לכאורה סייעת היא לא סייעת ותיקה, צריכה לעבוד עד 4:00 ואנחנו במודל התקצוב של הצהרונים בעצם

גם בבוקר עבור עבודה עד 4:00 וגם בצהרונים. בעצם במסגרת הקול קורא, הבעלויות או הרשויות שמפעילות את הצהרון, נשאלו מה הפרופיל של הסייעת, האם זאת סייעת שאמורה לעבוד עד 2:00, תקצבנו ולא חל שינוי בתקצוב כי היא מקבלת תקצוב מלא עבור השעתיים הללו, או האם זו סייעת צעירה יותר שלא חל עליה הדבר הזה. אני מבין שאת כל הבעיות של עם ישראל הפלתם על הצהרונים ועל המעונות. היות ואתם עושים סדר עכשיו, אני אבקש שלא יהיו גננות שמקבלות שכר עלוב. אני רוצה לשמוע את סגן הממונה על השכר. המצב ההסכמי מול הסייעות הגדיר את יום העבודה של סייעת. בהגדרה, יום עבודה למשרה מלאה הוא מ-7:30 עד 4:00. זו ההגדרה למשרה מלאה. במארס 1999 היה הסכם בשלטון המקומי שעשה התאמה וקבע שסייעות ותיקות שערב ההסכם עבדו למשל עד שעה 2:00 וקיבלו בגין משרה מלאה, המצב ממשיך להיות. אם היו סייעות ותיקות שעבדו עד שעה 2:00 וקיבלו 83 אחוזים משרה, שזה השווה ערך, זה המצב שממשיך. לגבי סייעות חדשות, היה מוסכם שכולם מיישרים קו ומשרה מלאה של סייעת היא מ-7:30 בבוקר עד 4:00 אחר הצוהריים. למה האפליה בוותיקות? למה אחת 100 אחוזים ואחת 83 אחוזים? זה ההסכם הקיבוצי. אם אתה עושה סדר במערכת, אז תשווה ל-100 אחוזים. היינו שמחים לעשות את זה, ליישר קו לכולן אבל בסוף יש צד שני למשחק שעדיף לומר שנעשה צילום מצב ונתקדם.

לגבי הסייעות דור ב', הכלל הוא שמשרה מלאה היא מ-7:30 עד 4:00. אם סייעת עובדת עד 2:00, היא צריכה לשנות את חלקיות המשרה ל-83 אחוזים. עכשיו זה הזמן לעשות את זה? בקיצור, אתם עושים סדר במערכת. איפה הייתם מתי גננות עם ותק נניח של 30 שנים קיבלו משכורת של ותק של 12 שנים? למשל במוכר שאינו רשמי שקיבלו בלי תנאים ובלי כלום. איפה הייתם? איפה אתם היום? אם אתם עושים סדר, אני מבקש לעשות סדר.

אנחנו לא מפקחים. אתם לא מפקחים, אבל למה אתם נוגעים בזה? למה אתם באים פתאום באמצע השנה ואומרים שמי שעכשיו צריכה לעבוד עד 4:00, היא תעבוד עד 4:00 ובגלל זה

יש כאן מישהו מהרשתות שמוכן להתייחס לזה? כל הפקידים במשרדי הממשלה שצריכים לעבוד עד 4:00 ויוצאים ב-2:00, יפסיקו לתקצב אותם. אלה לא מעונות. נבדוק מאות אלפי עובדים שצריכים לעבוד עד 4:00 אבל ב-2:00

תשלים את הדברים. זה המצב ההסכמי. אנחנו כבר יותר משנה וחצי מנסים להגיע להסכמות כדי להסדיר את העניין. חשוב להדגיש שאנחנו לא הוצאנו שום החלטה בעניין אלא הסברנו מה המצב ההסכמי ואחר כך זה התחבר לעולם התקציבי. אתה מבין שעכשיו יש רעידת אדמה בכל הנושא של הצהרונים. אני מסביר. אתם הודעתם את זה ב-10 בספטמבר. אנחנו לא הוצאנו החלטות. מתי הודעתם את זה? מתי החלטתם את ההחלטה הזאת? לא הוצאנו שום החלטה. זה המצב הקיים. לא הוצאנו שום החלטה. מה זאת אומרת? היה קול קורא שבוע אחרי פתיחת השנה.

עשרה ימים אחרי פתיחת השנה. אני מודה לך. גזבר עיריית ירושלים. סגן גזבר עיריית ירושלים. אני רוצה להסביר מנקודת ראות של רשות מקומית. יש לנו גנים רשמיים. לפני הצהרונים הגנים היו פתוחים מ-7:30 עד 2:00. הסייעות מקבלות שכר מלא ובשעה 2:00 הגן נסגר. מה מצפים מהסייעות? שיישארו עד 4:00 בגן? הלכו ב-2:00. משרד החינוך לשיטתו תקצב ב-100 אחוזים, ואנחנו כופרים בזה כי זה כמו שאמרת קודם לפי ותק שלא שייך למציאות ולפי 31 ילדים בגן. משרד החינוך לא בא ואמר שהוא יוריד את התקצוב ל-83 אחוזים כי הן הולכות ב-2:00 אלא הוא השאיר 100 אחוזים. משנת 2014 התחילו הצהרונים, מסגרות נפרדות ומשרד החינוך תקצב שתי סייעות, שני אנשי צוות. להפתעתנו הרבה, כמו שנאמר כאן, ב-10 בספטמבר קיבלנו קול קורא שפתאום מתייחס לנושא של סייעות דור ב' שלא ישולם עליהן. אני רוצה להגיד לכם שבקול קורא שכבר פורסם,

כתוב "ככל שמועסקות בתוכנית ניצנים סייעות דור ב', המשרד לא יתקצב". אין לנו הרבה כאלה. ב-2:00 באות סייעות. לפי מה שכתוב בקול קורא אמורים לשלם להן. לכן היינו בשקט ואמרנו שאצלנו זה 1.2 מיליון ועל זה לא נעשה רעש. (היו"ר אופיר כץ) פנה אלינו חיים הלפרין, משנה למנהל מנח"י, אחרי החגים, ואמר שמה שכתוב, זאת טעות.

כל גן שיש בו סייעת דור ב', לא יקבל תקצוב של סייעת. בעיריית ירושלים גנים רשמיים בלבד, זה 12 מיליון שקלים שברור לכם שאין סיכוי לממן. יש לנו ועדים. אנחנו לא יכולים להגיד לסייעות שעבדתן עד 2:00 ועכשיו תעבדו עד 4:00 באותה משכורת. אין דבר כזה. אין חיה כזאת. ברור לכם שזאת אוטומטית השבתה לא רק של הצהרונים אלא זו השבתה של הגנים. יש לנו כמובן בירושלים את כל הרשתות החרדיות,

שמופעלים על ידי בעלויות ואנחנו לוקחים את החסות על הצהרונים. בדיוק אותה בעיה. זה עוד סדר גודל של למעלה מ-20 מיליון שקלים.

חוב שנוצר לנו מהרגע להרגע של 33 מיליון שקלים. בהערת אגב אומר שזה תוך כדי תנועה, אחרי שהתחילה שנת הלימודים, אחרי שבמשך שש שנים הצהרונים עובדים למופת. חשוב לי לומר שזה פוגע ברשויות, בסוציו אקונומי הנמוך כי בסוציו אקונומי הגבוה, חמש ומעלה, גובים כספים מההורים,

900 שקלים וזה לא משפיע על הסייעות של הרשויות החזקות. הסייעות, בחלק

הולכות ב-2:00 ומקבלות על הבוקר 100 אחוזים מהמדינה. לא 83 אחוזים. 100 אחוזים ובצוהריים הם גובים כסף מההורים. ברשויות במצב סוציו אקונומי אחד עד ארבע, המדינה מממנת. אנחנו גובים סכום סמלי של 50, 100 שקלים וקצת יותר. עכשיו כל העול נופל על הרשות המקומית. אני לא יכול לגבות מההורים. בעצם מי נפגע כאן? נפגעות הרשויות החלשות, סוציו אקונומי אחד עד ארבע, וזאת פגיעה אנושה. אלה סכומים אדירים ואין מצב שהרשויות האלה יכולות לספוג אותם. להפתעתנו זה בא פתאום בתחילת שנת הלימודים. (היו"ר משה גפני) מי העביר לכם את הקול קורא? משרד החינוך פרסם אותו ב-10 בספטמבר. אחר כך אמרו שמה שכתוב, זה לא מה שיהיה אלא יותר חמור. תודה רבה. אגב, אמר לי עכשיו שר העבודה והרווחה שהכסף לא עבר למשרד. משרד האוצר לא העביר את הכסף.

הוא לא העביר את הכסף. שאלתי את אמיר מדינה על הכסף הזה ומה הוא אמר לו? הוא אמר תשתמשו עם הכסף שיש לכם שם ואחר כך נחזיר לכם. הם צריכים להעביר את הכסף והם לא מעבירים אותו. מי ממשרד החינוך העביר את הקול קורא? אמרתי לא היית כאן שזה נפל עלינו ביום בהיר.

כן, את היום בהיר שמעתי. בעיניי זה היה יום מעונן. הוא אומר שזה אפילו יותר גרוע ממה שהיה כתוב בקול קורא. הודיעו להם אחרי החגים. באמצע אוקטובר,

הודיעו שגם מה שכתוב בקול קורא,

מי המודיע? בעיריית ירושלים, ברשמי ובמוכר, 33 מיליון שקלים עלות שנפלה עלינו כרעם ביום בהיר. אנחנו בסוציו אחד עד ארבע. הרשויות החזקות גובות ההורים 700, 800, 900 שקלים. זה נפל על הרשויות החלשות כרעם ביום בהיר. מי במשרד החינוך יכול ומר למה עושים את זה באמצע השנה.

יכול להיות שהממונה על השכר צודק, תכף נברר את העניין לגבי הצדק. למה עושים את זה? למה לא משאירים את זה עד סוף השנה? תמונת המצב, כמו שהיה 40-30 שנים. מי יכול לענות? אגף תקציבים, משרד האוצר. בוקר טוב. כמו שהתייחסו כאן לפניי, הסייעות צריכות לעבוד עד 4:00, הסייעות דור ב',

למה עושים את זה ב-10 בחודש?

מה רגע? אני יודע, אני מכיר את זה. אני בעד סדר. אני חושב שממלכתית זה צריך להיות מסודר. עובדות צריכות לעבוד עד 4:00, שיעבוד עד 4:00. אם רוצים לשנות ממה שהיה עד היום, אם ההסתדרות הייתה בן אדם, היא הייתה משביתה את המשק כי מה זה מחליטים פתאום באמצע. אבל מחליטים, אני בעד. אני רוצה לדעת את תנאי השכר של הגננות, האם זה על פי החוק. פרופיל של הסייעות. זה אמרתי. שכר תלוי בפרופיל. אתם

יכולים באופן חד צדדי לבוא ולומר שאנחנו אנשי הצדק. סייעת או גננת או לא חשוב מי שצריכה לעבוד עד 4:00, היא לא יכולה לעבוד עד 2:00 או עד 3:00. בסדר. דואגים ליושר ולצדק, אני בעד. הגננת הזאת או הסייעת הזאת, האם היא את מה שמגיע לה בחוק? אני אומר לכם שלא.

יש חריגת שכר ביחס להסכמי השכר, סגן הממונה יוכל להתייחס. זה כמובן לא בהתאם לחוק. רק רגע. יש גבול לסיבולת שלי. אני עשיתי הסכמים קואליציוניים ואחד הסעיפים שנמצא בהסכם הקואליציוני שלנו הוא שהגננות והסייעות יקבלו תנאי שכר בהתאם לחוק. ואתם באגף התקציבים אמרתם, רגע, זה הרבה כסף. אני הייתי בהסכם הקואליציוני. בינתיים יעלו את זה מ-12 ל-15. גם את זה הורידו. הורידו את זה בחזרה ל-12. גננת של 30 שנים. הורידו. עכשיו מורידים את הסייעת. הסייעת שאנחנו מקבלים הם 90 אחוזים. זה גם לא 83 אחוזים וגם לא 100 אחוזים. כמה זמן זה היה בין 12 ל-15? עד השנה. הגננות, גם בעמותות, קיבלו את זה?

כלומר, הייתה להן תוספת.

גננת מוסמכת. אנחנו מקבלים לא לפי דור א' אלא דור אפס. תודה רבה. האם אפשר להמתין עם זה עד סוף השנה? מהרגע שהובא לידיעתנו ולידיעת החשב הכללי שהיה כאן תקצוב בכפל במשך כמה שנים, כמובן שזה לא מינהל תקין להמשיך לשלם בכפל ואת הנושא הזה צריך להסדיר. למה לא בודקים את כל הדברים כמו שהיושב ראש אומר? אתם יודעים איזה עלויות יש לרשויות המקומיות? עכשיו אתם מפילים על הרשויות המקומיות שיממנו את זה? הרב גפני, הסיפור הוא לא הצהרונים אלא הוא

הצהרונים זה נגזר מהגננות. ברור. אני שואל האם אפשר להמתין עם העניין הזה. לא יכולה עיריית ירושלים למשל, כמו עיריות אחרות, שפתאום נחתה עליהן הוצאה תקציבית שלא דובר עליה בתחילת השנה. האם אפשר להמתין? חשוב לי לומר כמה דברים. ראשית, גם השנה הסייעות בצהרונים תוקצבו באופן מלא.

אנחנו מבינים את המורכבות שנוצרה כאן. מה זה הסייעות בצהרונים תוקצבו באופן מלא? הן תוקצבו באופן מלא עד השעה 4:00. אבל אתם יודעים שהן מסיימות ב-2:00. חשוב לי להדגיש כמה דברים.

לא חשוב. אני כאן בעל הבית. אני לא רוצה שתמשיכי. נכון שאת יודעת שלא למדתי ליבה, את יודעת את זה, ואת בטוחה, הסבירו לך באגף שתבואי לכאן ותעבדי על גפני. תגידי לשולחים שלך שעם כל הכבוד אני מכיר את השפה שלכם. אנחנו לא שינינו שום דבר. מה זה לא שיניתם? אתם גרמתם לרשויות ולבעלויות הוצאות של מאות מיליוני שקלים, באמצע השנה. אני שואל אותך האם אתם יכולים להמתין עם זה עד סוף השנה ולעשות סדר בכל המערכת. על זה תני לי תשובה. אל תספרי לי שלא שיניתם. מה לא שיניתם? יושב כאן גזבר עיריית ירושלים ואומר לך חד משמעית שנפלה עליהם הוצאה של למעלה מ-30 מיליון שקלים,

אני אחדד את מה שאמרתי. לא אמרתי שלא היה כאן שינוי. אמרתי שהסייעות מתוקצבות באופן מלא גם השנה. אנחנו לא יכולים להמשיך לתקצב בכפל. במשך השבוע דיברנו עם רשויות מקומיות ובעלי גנים של מוכשר, הקשבנו לבעיות ואנחנו בוחנים פתרונות. לא מדובר בתקצוב בכפל. צריך להבין שהגננות עובדות מ-7:30. יש גננות נוספות שאמורות לעוד אחרי 2:00. אנחנו מזלזלים בסייעות. הן צריכות לעשות קניות עבור הגן, הן צריכות לנקות כשהילדים לא בגן, מתי הם יעשו את הדברים האלה? הן לא עובדות מ-7:30

זה בכלל לא בהגדרת התפקיד שלהן. דורשים מהן את הדבר הזה. זה כמו שיאמרו להן,

אז תעשו בדיקות אפידמיולוגיות לגיל הרך. מה זה קשור לצהרונים בבוקר? זה לא רלוונטי לדבר הזה. מה הן קשורות לעניין הזה? תודה רבה. משרד החינוך,

אין לי מה להוסיף. מה זה אין לך מה להוסיף? אתה המשרד הייעודי. עם כל הכבוד למשרד האוצר, הם לא בעלי הבית. אין לי מה להוסיף בקטע התקציבי המדובר. אנחנו מאוד מעוניינים שהצהרונים יפעלו. גם ברשויות החלשות וגם ברשויות החזקות זה צורך חזק מאוד של ההורים. ההנחיה שאנחנו קיבלנו שאמרה שדיש כאן תקצוב בכפל דרשה מאתנו, בהתאם למה שנאמר כאן כבר לפניי, להודיע את זה לרשויות. אני חושב שאם עלה הצורך ואורלי כבר ציינה את זה שיש דברים שלא היו סגורים עד הסוף, שווה לשבת ביחד ולסגור את זה. נדמה לי שזה הכיוון של הפתרון. מי ישב יחד? נציגי הרשויות ונציגי הבעלויות יחד עם משרד החינוך ומשרד האוצר.

חלקן צודקות, וגם למשרד וגם למשרד האוצר מה לומר. אני חושב ששווה לשבת ולגמור את זה. אני חושב שזה לא בלתי פתיר. חלק מהפתרונות היו תוך כדי תנועה אבל אני מבין שלא נותנים מענה מלא.

הייתה חרדה שאולי מקצצים הרבה יותר ממה שמשלמים וכאן המשרד הבהיר שלא יקוזז לבעלות ותר מהשעות בהתאם לתקצוב של אותו גן. כל הדברים האלה כבר נוסו תוך כדי תנועה כהצעת פתרון. אני חושב שהפתרון הוא לא מלא. אני יודע שהזמן דוחק אבל צריך לשבת ולגמור את זה. אתה מדבר דברי טעם. צריך לשבת יחד. היה צריך לעשות את זה לפני שהתחילה שנת הלימודים. לומר גם לעיריית ירושלים וגם לעיריות האחרות וגם לבעלויות שהשתנו דברים והיום אנחנו שוחרי צדק. זה בסדר ואני בעד. אני איש ממלכתי ואני חושב שבאמת הכול צריך לעשות על פי הצדק. יש לי הרגשה,

אני לא חבר הכנסת היחיד שחי בהרגשה הזאת, שממשלת ישראל והמשרדים הנוגעים בדבר קרי, משרד האוצר, משרד החינוך, משרד הרווחה - לקחו את הנושא הזה של הילדים וזרקו אותם החוצה. לא מעבירים כספים, מעלים את שכר הלימוד להורים האלה ואנחנו בתקופת קורונה בה אנשים סובלים. יש עניין בלתי רגיל. המדינה משקיעה בזה מיליארדים, אנחנו כל הזמן מאשרים כאן סיוע לכל המקומות האלה כדי להניע את גלגלי המשק. אין ספק בכלל שהצהרונים, המעונות, המשפחתונים, הגנים הפרטיים, הם אחד ממנועי הצמיחה של המשק כי אחרת אי אפשר ללכת לעבודה. אתה רואה את המכות אחת אחרי השנייה. פתאום החליטו להיות שוחרי צדק, ב-10 בספטמבר, להוציא קול קורא. אתה לא יכול לבוא בוועדת הכספים ולעבוד עלינו, להגיד שלא מקצצים כלום. מה זה לא מקצצים? מקצצים עשרות מיליוני שקלים בכל רשות. אם רשות קטנה, אז פחות, אבל רשות גדולה יותר. צריך לשבת?

אני רוצה תשובה. אני לא אוותר למשרד האוצר על ההתנהגות הזאת. לא אוותר. קודם ישב כאן איציק דניאל, נציג משרד האוצר והוא אומר שהעבירו כסף למשרד הרווחה. אני מדבר עם שר הרווחה והוא אומר שלא העבירו. עכשיו את באה ואומרת לי. אני מעלה את הנושא הזה לסדר היום כי מפטרים סייעות. אני לא מדבר על כך שמעלים שכר לימוד. אני לא מדבר על כך שלא מטפלים בתנאי השכר של הגננות. אני לא יודע איך הממונה על השכר שותק בנושא הזה. אז מה אם הממונה על השכר לא אחראי על המוכר שאינו רשמי? אבל זה חלק מהעניין עכשיו. לא להגיד מילה? אני מבקש שתשבו. ההרגשה שלנו היא שפשוט נעשה כאן לילדים האלה עוול שאין כדוגמתו.

רק כדי להבהיר למה האנומליה הזאת ולמה זה גורם מה שעשיתם. קודם כל, ברוב הרשויות החרדיות בדרך כלל מי שמפעיל אלה הן רשתות. הכסף הולך אוטומטית לרשתות ואז הרשות המקומית צריכה בעצמה להוציא את הדלתה ולשלם עכשיו את השעתיים וחצי האלה. יש לכם כאן בעיה ארגונית כי למשל במשרת אם, לא התחשבתם בכלל.

גם כאשר אתם מעבירים את מה שאתם אומרים, היא צריכה לצאת ב-3:00. מי ישלים במקומה? אתם יוצרים כאן בעיית כוח אדם כי אף אחד לא יבוא לעבוד שעתיים וחצי. צריך להבין וזה לא נאמר כאן שבהסכמים של הסייעות הן לא צריכות לעבוד בצהרון. זה לא בהסכם שלהן. כדי לעשות את זה, אתם צריכים לשנות את ההסכם.

לא שיניתם את ההסכם אלא השארתם אותו כפי שהוא. הן לא יבואו לעבוד בצהרון. אין להן שום תמריץ לעשות את זה. כמובן מה שנאמר כאן על ההיערכות, שזאת שערורייה. להודיע על דבר כזה ב-10 בספטמבר, כאשר לרשויות המקומיות אין כל דרך להיערך לזה. אמר היושב ראש ואין מה להוסיף. תמצאו דרך לתקן את זה, בוודאי לא בעת הזאת להפיל על הרשיוות המקומיות מכות כאלה. השנה קיבלנו שתי מכות ויש לנו מכה אחת אתה אנחנו הולכים. קיבלנו מכה אחת שהעלו את זה לפני ארבע שנים ל-15 שנות ותק והשנה הורידו לנו בחזרה ל-12 שנות ותק. בשקט. אף אחד לא יודע. אני יודע. אנחנו מטפלים בזה. הדבר השני הוא שעכשיו באים להגיד לנו שלא נקבל את הסייעות של ניצנים, של אחר הצוהריים. הדבר השלישי הוא שכאשר הוא מדבר על סייעות והוא אומר 83 אחוזים או 90 אחוזים, התקציב של סייעות לבעלויות הוא 90 אחוזים מה-100 אחוזים וגם את זה אנחנו לא מקבלים. הדבר העיקרי. אני התקשרתי אל חיים הלפרין בערב פתיחת שנת הלימודים ואמרתי לו שמדובר כאן

צהרונים ושאלתי האם לפתוח אותם והאם יהיה שינוי. הוא לא ידע שמשרד האוצר מתכנן שינוי. הוא אמר לי, תפתח, לא תהיה שום בעיה. אנחנו חתמנו חוזים, יש נשים בהיריון, יש לנו נשים שחזרו מהיריון ומי לוקח אחריות לפטר אותן? מחר יתבעו אותנו.

דברים כדורבנות. גברת שיקוביצקי, בבקשה. תציגי את עצמך. מומחית לכלכלת חינוך, מייצגת מאות בעלויות וגם עשרות רשויות מקומיות. נאמר כאן שאולי יש תקצוב עודף של שעתיים. בהנחה שיעשו את זה בשנה הבאה, במהלך השנה, אני רוצה להתייחס לזה. אני אתחיל ברשויות הקלויות ואלך מהקל אל הכבד. ברשות מקומית חייבים לשלם לסייעת גם תוספת שהמשרד לא מתקצב, תוספת של 10 אחוזים ומילוי מקום גם לפי הלמ"ס הוא תשעה אחוזים ולא חמישה אחוזים.

גם אם יורידו את היקף המשרה לפי הממונה על השכר שזה 83 אחוזים ואת יתר הרכיבים יעדכנו לפי מה שרשות מקומית מחויבת לשלם, התקציב של הסייעת יישאר אותו הדבר וזה יכול לתת פתרון לבעיה. אפשר להוריד את השעתיים, לעדכן את כלל הרכיבים כמו שצריך ומשקפים את המציאות ואז להגיע לאותו סכום בלי לגעת בתקציב של הסייעות. כך פתרנו את הבעיה. את מדברת על תנאי השכר?

כמו שאתה אמרת קודם. אם פותחים, צריך לפתוח לכל הכיוונים ואז יש פתרון. בלי הגננות. רק הסייעות. תשבו פעם מול פקיד באוצר, תציעו את ההצעה הזאת. תגידו צדק.

מי בכלל מדבר אתך על צדק? צדק היא רק מילה נרדפת כדי לקצר. כל רשות מקומית כיום, גם אם יורידו לה. הבנו.

תודה רבה. אני רוצה להודות לך על הדיון החשוב הזה. אני לא מפסיק פה.

אני רק רוצה להגיד גם לאוצר וגם לחינוך. לא יכול להיות שאתם משחקים עם הילדים, משחקים עם ההורים, משחקים עם המשק כולו. ברגע אחד אתם יכולים לסגור את המשק. אני מכיר היום גנים שלקחו את זה באופן פרטי וב-650 שקלים לילד. יש הורים שבגלל זה כבר לא עובדים חצי יום. אין להם מה לאכול ואתם באים וזה בגללכם.

יחד עם זאת אני אומר לכם, גם לעמותות, שלא יספרו לי סיפורים. הסייעות לא קיבלו את מה שמגיע להן. שלא יספרו לי סיפורים, בתוך עמי אנכי יושב. תנו מה שמגיע. הסייעות האלה רעבות ללחם גם בגללנו.

הגיע הזמן שגם אנחנו ניתן לסייעות על פי הדירוג שהן מקבלות, על פי השכר שהן מקבלות. קיבלתם תוספת, תנו אותה. קיבלתם פי שתיים, תנו פי שתיים. למי אתה מתכוון? אני מתכוון לעמותות. קיבלתי אישור מהיושב ראש לשבת עד 11:30. המליאה התחילה ב-11:00. אני מבקש כמה דברים. אני מבקש גם ממשרד החינוך וגם ממשרד האוצר. אני מקבל את ההצעה שהציע מר הלפרין. שבו היום או מחר. אי אפשר לחכות יותר. זו נפילה של הרבה תקציבים על רשויות מקומיות שלא יעמדו בזה. להגיע לאיזושהי הסכמה שאפשר לחיות אתה ותחזרו אלי ותאמרו מה קרה בפגישה הזאת ומה התוצאות. עד אז אני מבקש ממשרד האוצר וממשרד החינוך לעכב את ההחלטה הזאת. אם הולכים על זה שהסייעות צריכות לעבוד עד 4:00, זה בסדר גמור. אני בעד אבל אז אני מבקש להשלים את תנאי השכר של הגננות ושל הסייעות. לא יכול להיות שמתי שאני מבקש לתת לגננות ולסייעות בהתאם לדירוג שלהן, אומרים שאין כסף. אין כסף, איך פתאום כאן הולכים לפי הצדק והיושר?

אי אפשר באמצע השנה לעשות את זה לא לגנים, לא לצהרונים, לא לסייעות, לא לרשויות המקומיות ולא לבעלויות. אי אפשר לעשות את זה ואני מבקש תשובה. דברי עם הממונים עליך. אני לא מתכוון לשתוק במקרה הזה. כשאני אומר שאני לא מתכוון לשתוק, אני בעד צדק.

אם אתם רוצים, יש לנו את כל השנה. אנחנו מקווים שהקורונה תיעלם או שיהיה בעזרת השם חיסון אבל זה לא הזמן לתת מכה כזאת גם לעובדים וגם להורים. לגבי הדיונים הקודמים, אני מבקש תשובות. אמיר מדינה כאן. הוא חזר. אני מבקש תשובות לגבי משרד הרווחה. אני מבקש להוריד את הנושא הזה של העלאת שכר הלימוד של ההורים. זה לא הזמן להעלות שכר לימוד. צריך למצוא פתרונות אחרים. צריך למצוא קיצוצים תקציביים, צריך לפנות לאוצר ולדבר אתם על העניין הזה. אני דיברתי עכשיו עם השר. אנחנו נגבש תוכנית מלחמה על זה כי זה אומר לפגוע בנושא החברתי של מדינת ישראל במובן הכי חמור. אני יודע, השר אמר לי שהכסף לא הגיע. איפה דניאל? תקרא לו. הוא נתן אינפורמציה לא נכונה לוועדה. הוא הלך להביא את הכסף.

יבקשו כאן כסף וגם אני אגיד להם לא. הם אומרים שהכסף כן קיים. מי אומר?

אבל אני לא יכול לשלם. ברגע שאני יכול לשלם, אני משלם באותו יום. יש להם 40 מיליון שהם יכולים לשלם. אין. אמיר, תסביר להם מה זה הכסף הזה. יש יתרות תקציב בסדר גודל של 45 מיליון שלקים. הם מיועדים לתשלום ההסדר מול הארגונים, 140 שקלים. אני כבר מחויב לתת את זה. על הפיצוי של הסגר הקודם. אני לא יכול להמשיך בגלל הזמן. אני מבקש תשובה היום, מחר. אני מבקש תשובה האם משלמים את הכסף כן או לא. אני מבקש ממשרד הרווחה להוריד את שכר הלימוד. זה לא יכול להימשך בצורה הזאת בתקופה הזאת. בתקופה אחרת נדבר, תעשו מה שאתם רוצים או תעשו מה שנוח מבחינה תקציבית אבל היום לא. לא להעלות את שכר הלימוד. אני מבקש תשובות על כל הדברים האלה. אני אמשיך את הדיון הזה אבל הוא יימשך גם בשעה שיבוא לכאן משרד האוצר או שיבוא לכאן משרד הרווחה ויגידו שאנחנו רוצים שתאשרו לנו א' או תאשרו לנו ב'. אז נבדוק את האישורים שאנחנו נותנים לכם. אני מבקש לדבר עם האנשים במשרד הרווחה. את שכר הלימוד צריך להפחית, את הנושא הזה של התשלום צריך לשלם מיד. אני רואה שדניאל לא כאן. אם את יכולה להעביר לו את הדברים. תגידי לו שמשרד האוצר נתן אינפורמציה לא נכונה לגבי הנושא של העברת הכסף. משרד הרווחה אומר שאם הכסף עובר, הם משלמים באותו יום. רבותיי, אני מודה לכם על הדיון הזה.

הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 11:32.